מעבר לזה אנחנו גם נשלב סרטים רלוונטיים, נשוחח עם הבמאי ונתייחס לדברים לעומקם. אני חושב שהכי טוב שאנחנו נפתח עם נציגת משרד התרבות,

שהיא מנהלת שירות הסרטים הישראלי במשרד התרבות, ושוחחה איתנו על האפשרות לקיים את הדיון הייחודי

בלי שום קשר לדעות פוליטיות,

אם זה אפילו מרכז,

אנשים במהלך ההיסטוריה הלא כל כך קצרה שלנו כאן בארץ ישראל. אני חושב שבאמת האתגר בימים האלה, בגלל שאנחנו נמצאים בדור האינטרנט ובדור האינסטנט, המטרה שלנו היא

אני חושב שזה היה האתגר המשמעותי

יש לה עבר וחשוב מאוד להכיר גם את האנשים שבנו את העבר הזה,

אני רוצה כמובן להודות שוב לכולכם, כי אני באמת חושב שזו משימה חשובה ואני מקווה שהמשימה הזאת תורחב לעוד מנהיגים, בין אם מנהיגים פוליטיים או בין אם זה אפילו מנהיגי תרבות, כי אני חושב שגם התרבות שלנו הולכת ונדחקת עם השנים לשוליים, וחשוב להזכיר

בתוך שגרת הלימודים שלנו, ואחרי זה אני גם אשאל שאלת המשך. אז אולי חדוה בן סיני, אחראית על נושא ההנצחה. שלום לכולם, כנציגת משרד החינוך אני רוצה לשתף בדברים שאנחנו עושים בשנים האחרונות בכל הנוגע להנצחה של נשיאים וראשי

זה למידה משימתית. למשל,

כאלה ואחרות.

אותם לפועל כספר סיורים בעקבות נשיאים וראשי ממשלות. הם כרגע נמצאים אצלנו באתר אבל אנחנו מחכים להדפיס

אני אוסיף כמה דברים על מה שאמרה חדוה. התלמידים במסגרת הסיורים או הטיולים מבקרים באתרים שהם מוזיאונים להנצחה, אנחנו קוראים לזה של אישים, נשיאים וראשי ממשלה. יש את ז'בוטינסקי וגם את הרצל. אנחנו מכניסים לתהליך הזיכרון בקרב התלמידים. למשל במכון בן גוריון בשנת הלימודים 2019 2018, תשע"ח-תשע"ט לפני בואה של הקורונה ביקרו כ-55,000 תלמידים. במרכז יצחק רבין ביקרו כ-17,000 תלמידים. ביד חיים ויצמן ברחובות ביקרו כ-47,000 תלמידים. התלמידים מסיירים במסגרת ימי סיור שקשורים גם בתוכנית הלימודים, שגם זה מופיע במהלך הלימודים בתחומי הדעת השונים הרלוונטיים לנושא כמו היסטוריה, מולדת, חברה, אזרחות וכיוצא באלה. מעבר לכך, קיימנו בתקופה האחרונה תוכנית של סיורים סביב אישים, נשיאים וראשי ממשלה. הסיורים האלה יוצאים במסגרת ימי שדה, מה שאנחנו קוראים ימי שדה משימתיים באגף של"ח. הם יוצאים במסגרת הזו. כשמסתכלים על הפעילות של התלמידים, זה סוג של משחק משימה לאורכו של נתיב בעקבות מפעלים, נושאים משמעותיים והשפעה של הדמות, הנשיא או ראש הממשלה על העם או על פעילותו לתקומת מדינת ישראל. יש לנו מערך של שיעורי הכנה גם לפני הסיור עצמו, ומערך של שיעורי חינוך שעוסקים ביום האזכרה של אותו נשיא או ראש ממשלה, שבהם יש עשייה חינוכית עם התלמידים. דבר נוסף שאנחנו מקיימים, יש חידון ארצי שנקרא חידון גדולי האומה, שבו משתתפים בתי ספר שלמים סביב הרעיון. החידון מתחיל כחידון אלקטרוני ולאחר מכן השיא שלו הוא בהגעה לאזור הר הרצל ושם מתקיים סוג של כתב חידה כזה סביב הנושאים השונים, סביב הדמויות השונות שבהם עוסקים. בפעם האחרונה לקחו חלק בחידון הזה 323 בתי ספר. מרבית התלמידים זה תלמידי חטיבות הביניים. בדרך כלל מגיעים בין 20 ל-25 בתי ספר לשלב הגמר, שהם מגיעים לאזור הר הרצל, שם מתקיים התהליך ובסוף המשחק יש בית ספר זוכה, מקבלים פרסים כמו שנהוג בתחרויות. יש דף נוסף שאנחנו מוציאים באמצעות אגף תכנים, תוכניות במינהל חברה ונוער שהוא נקרא "על סדר היום". ביום האזכרה של הדמות יוצא הדף הזה, קצת לפני, למרשתת, ומחנכים יכולים להשתמש בו לצורך הדיון. אלה פחות או יותר הדברים שאנחנו עוסקים בהם בשוטף היום-יומי בפעילות. דבר אחרון באמת שהוא חשוב להזכיר, שבימי אזכרה כשאפשר היה להגיע, טרם בואה של הקורונה, תלמידים השתתפו בטקסי האזכרה שהתקיימו בבתי העלמין השונים או על יד אנדרטאות שונות כמו בשדה בוקר או בהר הרצל. כשהתקיים טקס כזה תלמידים לקחו חלק בטקס הזה בקבוצות מסוימות כחלק מהקהל שליווה את הטקס.

הוא מאוד חוויתי וכמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו עושים פעולות חווייתיות משמעותית, הזיכרון הוא תמיד בקרב הראשים של האנשים החיים, אז אנחנו שם.

תודה רבה. בהחלט מזדהה שהיכולת לצרוב זיכרון עוברת בדרך כלל דרך הפעלה של כמה חושים וככל שיותר מהם פעילים אנחנו יכולים לזכור יותר. נראה לי שאנחנו אומרים את זה פה בהמון הזדמנויות אחרות אבל אני מחבר את זה גם לעולמות שבעיניי הם בעייתיים בעולם הבגרות, שינון והקאת חומר, ואולי דווקא דרך תפיסות שלך, מה שהצגת פה, אפשר לייצר חדירה הרבה יותר משמעותית של זיכרונות חשובים, של האתוס שלנו, של דמוקרטיה שלנו ולא רק של איזה פרט אחד ספציפי מההיסטוריה שאחרי זה המשמעות שלו נאבדת,

יש עוד דרך ארוכה להגיע לשם. אנחנו עוברים להבנתי לסרטון הרביעי והאחרון. (הקרנת סרטון) אוקיי, אנחנו יחסית מתקרבים לסיום. אמיר בשה, מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה, בבקשה. בוקר טוב, עו"ד אמיר בשה מטעם מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה. זה עמותה שפועלת בין היתר להנצחת פועלה של ראשת הממשלה, גולדה מאיר. אני רק רוצה לקחת את זה קצת לכיוונים אחרים, פחות חגיגיים, ולהזכיר גם את

מבקר המדינה משנת 2012, דוח 63/ג ממנו עולה בין היתר כי המיזם להעלאת זכרם של האישים בבתי הספר במוסדות החינוך הממלכתיים, פעל רק ב-7% מהם וכלל לא פעל, אגב, בבתי ספר דתיים או בזרמים

כל חוקי העבודה שאנחנו חיים על פיהם גם היום חוקקו על ידה. הוזכר חוק המוסד לביטוח לאומי, וגם אישה ומנהיגה ראשונה, גם בישראל מנהיגה ראשונה וגם בעולם המערבי,

לכן לדעתי יש להקים ועדה בשיתוף המועצה להנצחת אישים יחד עם משרד

זה אולי מסביר חלק ממה שהתייחסת אליו. לסיום, עו"ד מאיר אסרף,

והוא אחרון הדוברים. בבקשה,

בגילאים יותר מבוגרים כמובן,

כדאי לחשוב לשלב בין תוכניות הלימוד לפעילות החשובה הזו. תודה רבה. תודה רבה.

איך ילד במערכת החינוך או איך סתם אנשים במדינה יזכרו את האדם.

ובעיקר תודה לאבי וויסבלאי עם הגרפיקה הנהדרת של הסרט וכל העבודה האחרת

אני חושבת שכדאי לקחת לדוגמא את מה שנעשה במערכת החינוך כבר מזמן, וזה שקבעו שיהיה במערכת יום הרצל באופן קבוע לפי יום הולדתו של הרצל. היום זה נחשב ליום הרצל והכיתות כולן בבתי הספר, יש הרבה מאוד חומרי למידה. לומדים על הרצל בהתאם לגיל, בהתאם להתאמה של הכיתה וכו'. אם היו קובעים, ואתם רוצים את זה למערכת החינוך, לקבוע יום כזה, אני מודעת לכל המחסור בשעות וקוצר הזמן והכול. לא צריכים יום שלם, אבל אם בכל בית ספר ביום מסוים שיוחלט עליו ידברו על, אפילו שיעור אחד, יראו את הסרטונים, ידברו על האנשים, אז כבר אנחנו מגיעים למה שרצינו ואני מתכוונת פה לכל ראשי הממשלה, לכל הנשיאים שהלכו לעולמם ולא רק אחרים שהוזכרו, כי אפשר לבקר בשדה בוקר או בבית ויצמן או בבית בן גוריון. תודה רבה. אני מחזק את דברייך גם על הצורך להטמיע אותם. אני גם קורא מפה כוועדה, גם על הצורך באמת להטמיע כמה שיותר את ההצנחה וגם אמרת משהו משמעותי שנזרק פה גם מקודם אבל אני מחזק אותו. זה מאוד חשוב להנציח ולהזכיר לכולם את הדמויות הבולטות ביותר, אבל זה חייב לבוא גם לצד חיזוק של אותן דמויות שלפעמים למרות שהם היו ראשי ממשלה ונשיאים, ההיסטוריה פחות מדגישה את העשייה שלהם ואת פועלם, אז אני מאוד מצטרף לשתי הקריאות הללו וגם לרעיונות שאמיר העלה פה. אנחנו לא נספיק עכשיו לרדת לרזולוציה הזאת אבל בהחלט זו הייתה מטרת הדיון מבחינתי, מעבר לצורך להעלות את הנושא, גם להפוך אותו לפרקטי. אני ממש מודה לכם על הדיון. מבחינתי הוא היה אחר. יש פה דיונים אחרים, סוערים יותר, אבל צריך לתת זרקור גם לדברים האלה. באמת מעריך גם את העשייה שלכם וגם את הדיון, אז תודה רבה וצוהריים טובים. הישיבה ננעלה בשעה